אני

ישיבת ועדת הכספים. על סדר-היום רביזיה של חבר הכנסת אחמד טיבי וחברת הכנסת עאידה תומא סליאמן ושל חבר הכנסת שחאדה על הצעת